אהלן. אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת המשנה של ועדת החינוך, התרבות והספורט, ועדת המשנה לספורט. היום כ"ז בחשוון, התשע"ט, 5 בנובמבר 18'. הדיון שאני ביקשתי לקיים היום הוא בנושא הרפורמה בתקצוב הספורט על פי חוק ההסדרים לשנת 18',

שאושר בוועדת הרפורמות במרץ האחרון, שהעביר את מרבית תקצוב הספורט, החלק הארי שלו, אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-500 מיליון שקלים, אלה סדרי הגודל של הסכומים שתוקצבו עד עכשיו על ידי המועצה להסדר ההימורים בספורט, תוקצבו לקבוצות,

קרן המתקנים, להעביר את כל התקצוב הזה דרך משרד הספורט. נמצא איתנו גם מנכ"ל המשרד. אני ביקשתי לזמן את הדיון כי יש תחושה שעולה מהשטח,

שהבעיות שאותן הצפנו,

אני חושב שחברי הכנסת שיושבים פה בוודאי הציפו את הבעיות האלה, הבעיות האלה עדיין לא באו לפתרונן והמשמעות היא שהחשש שאנחנו העלינו, שישנן קבוצות שלא יקבלו תקציב, שישנם איגודים שלא יקבלו תקציב,

גופים שאמורים לקבל תקציב מקרן המתקנים ולא יקבלו תקציב כפי שהיו אמורים לקבל,

החוק הזה אושר בוועדת הרפורמות כי הובטח, חד משמעית, לחברי הכנסת, שלא תהיה פה פגיעה כהוא זה בנושא תקצוב הספורט ולא נביא לעברי פי פחת קבוצות שגם ככה,

אתה יודע עד כמה הגופים האלה, קשה להם להתקיים. הם מוצאים את עצמם הרבה פעמים פושטי יד ורגל, ודווקא השימוש במנגנון הזה, שלשיטתי, אמרתי, קבוצות שלא יודעות לעבוד מול משרדי הממשלה, כנראה הקבוצות האלה, בעיקר בפריפריה, לא יידעו גם,

תהליך הלימוד שלהם הוא כזה שבדרך הוא יהרוג אותן, פשוט לא יהיו קבוצות. מה שאני מבקש, גם בתוך הרזולוציה של הדיון, ותיכף אני אפתח אותו, אחרי שאני אתן לחברי הכנסת להתייחס, זה לדעת מה נעשה מאז ועד היום. אנחנו דיברנו אז על ועדת יישום שתקום, אנחנו רוצים לדעת כמה פעמים התכנסה ועדת היישום הזו, מה ההחלטות שלה, מה היא ביצעה מאז אישור החוק ומה הכוונות שלה קדימה, כולל לגבי הקרנות השונות או הנושאים השונים, האם הוגשו בקשות, כמה בקשות הוגשו, איפה אנחנו עומדים. בדרך כלל התהליכים האלה אלה תהליכים שהיו מתחילים כבר בקיץ ועכשיו הם אמורים להיות בעיצומם. סדר הדיון יהיה כזה שאני אתן קודם כל לחברי הכנסת והנוכחים לדבר. ברשותך, יוסי, נשמע את הנוכחים ואחר כך אני אתן לך להתייחס. אלא אם כן תרצה גם בפתיחה לומר כמה דברים,

אני אאפשר לך. רק תגיד לי אם כן. כן, ברשותך. אז אני אתן לחברי הכנסת ואז - - - ניתן לך תחמושת,

- - - רציתי אני לתת לך תחמושת.

חכו עם המלחמות, עם התחמושת, עוד לא התחלנו. טוב, אני באמת חושב שהדיון הזה נחוץ וחשוב. יושב כאן כל השטח של הספורט הישראלי והם לא באים לכאן לעשות פוליטיקות, באים באמת לעשות סדר בספורט. הייתה ועדת רפורמה, הובטחו לנו דברים, רוצים לראות האם אכן דברים מתקיימים או יתקיימו בעתיד, כי יש פה חשש גדול בשטח. אנחנו מרגישים את זה. אני עכשיו לא אתחיל להרחיב בדברים, אנחנו רוצים לשמוע איפה הבעיות, מה הפתרונות שהמשרד מציע ואם הדברים לא מסתדרים, אז אנחנו צריכים לחשוב על פתרונות,

לא יכולים לפגוע בספורט הישראלי והספורט הישראלי כולו נמצא כאן בחדר הזה. באמת אני שמח שכולם התגייסו כי זה נורא חשוב ואני מקווה מאוד שנמצא את הפתרונות.

חבר הכנסת פריג'. ברכות על קיום הדיון. אני חושב שזה בא באיחור, אבל זה הגיע סוף סוף והנוכחות כאן מראה כמה זה חשוב ונחוץ. אני לא רוצה להרחיב, כי אני רוצה לשמוע לפני שאני מתייחס, יש לי רק שתיים-שלוש נקודות להעלות. בדיונים שהתקיימו בחוק ההסדרים בוועדת הרפורמה, להזכיר לכל הנוכחים, במיוחד למשרד התרבות ומשרד האוצר, שם הזהרנו מפוליטיקה. האוצר שם עין על הכסף והתרבות שם עין על הכוח, הזהרנו ואמרנו את זה לאורך כל הדיונים והזהרנו ואמרנו שיהיה כישלון. מי יהיה אחראי על הכישלון? האם זה האוצר או התרבות? ימים יגידו, הזהרנו. עכשיו מה שאני בא ואומר, ואני פונה אליך.

עופר,

כמו האמת. שים את הכול עכשיו בצד, אמת, כאן אתה צריך להגיד את האמת. האם אתם, משרד התרבות, ערוכים או לא ערוכים? תגידו את האמת, עזוב אותך מכל המשחקים מסביב, תגידו את האמת. אני לא רוצה להיות במקום המנכ"ל שרעבי, כי אני לא מקנא בו, המצב לא הכי נוח. לא הכי נוח, אני לא מקנא - - - זה לא רע להיות מנכ"ל משרד הספורט. לא, הוא לא עונה.

לא נוח כי גם הוא צריך להיות איתנו כן ואמיתי, כי אני - - - עיסאווי, לא באנו לפה לריב, באנו לדעת מה המצב האמיתי. לא, לא לריב.

האמת, האמת - - - רוצים לדעת איפה יש בעיות ואיך פותרים אותן,

אדוני, איך שידעתי אתה אמור להיות קונסול בניו יורק ואיך זה הולך - - - אני לא יודע על זה, אבל בסדר. רגע, בלוס אנג'לס או בניו יורק? זה חשוב לדעת. איך זה הולך? מזל טוב. עיסאווי, מזל טוב. אז זו הזדמנות לאחל מזל טוב, אדוני. ואתה מחליף אותו, עיסאווי? אם ייתנו לי, בכיף. אני מבטיח לך שהנבחרת תגיע למונדיאל. מבטיח לך. אני רק אומר, עופר, ולכל החברים ממשרד התרבות, האמת, האמת, האמת. תסתכלו לנו בעיניים ותגידו לנו את האמת. נכון לעכשיו, ב-1 בינואר המערך אמור לצאת לדרך. מכל מה שדיברנו עד היום כלום לא רואים, כלום. איפה אנחנו נמצאים? תודה, אדוני.

מנכ"ל המשרד, יוסי שרעבי.

קודם כל, חבר הכנסת פורר, אני רוצה להודות על הדיון. אני רוצה להודות מכמה סיבות,

אני חושב שזן הזדמנות שלנו להפיג חששות, איפה שיש כאלה, וגם לתת תמונת מצב אמיתית, להגיד בדיוק מה המצב. אני רוצה לומר שאנחנו מתחילת הדרך אמרנו שאנחנו רואים ברפורמה הזאת, שהתחילה ביוזמה של האוצר, שרצה לנתק את ההימורים מהספורט, ראינו בזה הזדמנות גדולה לספורט הישראלי. נכון שזה התחיל במדיניות של האוצר, שרצה לנתק את ההימורים מהספורט מתוך תפיסת עולם רחבה של שר האוצר, אנחנו חשבנו שזו הזדמנות גדולה מאוד לספורט הישראלי, אחרי 70 שנה למצב, לייצב ולהבטיח ודאות כלכלית ויציבות כלכלית לספורט הישראלי. אנחנו ראינו בקדנציה שלנו, לנגד עינינו, איך התקציבים, שורת הרווח של הטוטו הולכת ויורדת משנה לשנה. ראינו איך התקציב שעומד לטובת הספורט הישראלי הולך ויורד משנה לשנה, כי המדיניות והמתכונת הייתה - - - - - - עזר להם? רגע, שנייה, תן לי כמה דקות - - - אמיתי. לא - - - תן לי כמה דקות

אנחנו ראינו איך התקציב הולך ויורד וראינו איך אנחנו, כשאנחנו באים לאוצר ומבקשים לעשות גידול לספורט הישראלי, נתקלים בקושי משום שבסופו של דבר המציאות הייתה ששורת הרווח של הטוטו היא התקציב שהועמד לטובת הספורט הישראלי. ראו איך התקציב הזה הלך וירד, הלך וירד.

כתוצאה מהרפורמה שנעשתה לפני כמה שנים, עוד בימיה של השרה לימור לבנת, נוצרה מציאות חדשה, גם את זה צריך לומר, ובמציאות הזאת נבנתה מתכונת שבה המשרד, למי שלא יודע,

באמצעות המועצה הלאומית לספורט, שכן קבע את התבחינים ואת המודלים לחלוקת כספים לספורט הישראלי. זה לא שהטוטו קבע את המודלים, מי שקבע את המודלים ואת התבחינים היה המשרד באמצעות המועצה הלאומית לספורט, כך שלמעשה מדינת ישראל עשתה רק חצי דרך ולא דרך שלמה, יצרה מציאות שמצד אחד הממשלה קובעת את אמות המידה ואת התבחינים, אבל עושה את זה באמצעות הטוטו, כלומר הטוטו הפך עוד לפני ימיה של מירי רגב כשרה לגוף שרק מקצה את הכסף ולא קובע כמה מקבל כל גוף. המציאות הזאת נוצרה עוד לפנינו. אנחנו ראינו במהלך הזה הזדמנות, הזדמנות גדולה לייצב ולמצב את המצב של הספורט הישראלי. לולא הרפורמה הזאת,

ותיכף אני ארחיב עוד טיפה, אני מודיע לכם שאנחנו כבר בשנה שעברה היינו נאלצים לקצץ קרוב ל-100 מיליון שקלים בגופי הספורט במדינת ישראל, קיצוץ שאף אחד לא היה עומד בו. הרפורמה הזאת מאפשרת לנו למצב, באמצעות ההסכמה עם האוצר ו - - - למה היה צריך לקצץ? משום שהתקציב שהטוטו העמיד בשנה שעברה, יחד עם הסכום המגוחך שעמד לטובת משרד התרבות והספורט, סכום של 140 מיליון, היה מביא אותנו למסגרת תקציבית של באזור 650-600 מיליון לעומת 740 בשנה הקודמת.

האוצר היה יכול לתת את ה-100 מיליון שקל האלה ואז לא היית מקצץ, והוא נתן אותם בסופו של דבר. האוצר מבחינתנו נתן אותם במסגרת הרפורמה וזה היה חלק מהעניין. אם האוצר היה אומר: אני מנתק את ההימורים ומביא לכם תקציב,

ברגע ש - - - אתה יודע מה החשש שלי, יוסי? אני מכיר את האוצר כשהוא נותן, האוצר לא נותן סתם. הוא נתן כי הוא ידע שלא יצליחו לבצע את ה-500 מיליון האלה - - לא,

לא, לא, אני רוצה רגע להשלים. הוא גם קיבל כמה מאות מיליונים מה - - - רגע,

מיליארד, קופה. הוא לא קיבל מיליארד, בואו נשים את הדברים כמו שהם.

חברים, הוא לא קיבל מיליארד, גם את זה צריך לומר. עכשיו נוצרה גם מציאות די הזויה, המציאות ההזויה הייתה שגם אתה, כשרצית לבנות מתקנים, בגלל המתכונת החדשה היכולת, על פי החוקים החדשים לבנות מתקנים, שמתקנים זה תשתיות לטווח ארוך ואתה צריך לבנות תכניות לטווח ארוך ואתה יש לך קושי עם התקציב, כמעט לא הייתה קיימת. פתאום מצאת את עצמך מביא רואה חשבון, בונה תכניות עבודה,

איך אתה בכל זאת יכול להכניס את הטוטו ל - - - של שלוש שנים כדי לעמוד בבניית מתקנים לטווח ארוך. נוצרה מציאות כמעט בלתי אפשרית לניהול הספורט הישראלי. איזה רפורמה כלשהי הייתה חייבת להיות, כי המציאות שבה המשרד קובע תבחינים באמצעות המועצה הלאומית, החלוקה באמצעות הטוטו, התקציב הוא תקציב שנתי, תלוי בשורת הרווח של הטוטו, היא מציאות הזויה, בלתי אפשרית לניהול הספורט הישראלי. התקיימה 70 שנה, לא?

התקיימה שנתיים-שלוש, כי זה היה עוד מימי הרפורמה של לימור לבנת. המדינה עשתה רק חצי דרך, לא עשתה דרך שלמה. עכשיו, תראו, אנחנו אמרנו את הדבר הבא. אנחנו אמרנו שאנחנו רואים כאן הזדמנות כמשרד. למה אנחנו רואים הזדמנות? כי אנחנו חושבים שברגע שהמדינה לוקחת אחריות משרד הספורט לדורותיו, מעתה ואילך, ככל שהוא יהיה עוצמתי, ככל שהוא יהיה חזק, ככל שהוא יביא תכניות עבודה ראויות וככל שתהיה הקשבה מצד המדינה יהיה אפשר להביא תקציבים לספורט הישראלי שלא הביאו אף פעם עד היום. יותר מזה ראינו לנגד עינינו. ראינו מציאות שבה תחום התשתיות יכול לעבור מהפכה,

כי בפעם הראשונה

באמצעות המתכונת של הרשאות להתחייב, כמו שהיא עושה עם משרד השיכון, כמו שהיא עושה עם משרד החינוך, היא תוכל להתחייב בסכומים יותר גדולים מאי פעם על תשתיות ספורט,

כי היא לא צריכה לשים את הכסף מהיום למחר, הכסף לא צריך להיות זמין, הוא לא תלוי תקציב שנתי. אדוני, אתה מדבר על חזון. לא, אני מדבר על מציאות.

למה אני מדבר על מציאות, כי כבר הדברים קורים.

לנו היו כמה תנאים, ואלה תנאים שאני חייב לומר שגם ראשי האוצר העמידו, גם שר האוצר וגם מנכ"ל משרד האוצר. אנחנו אמרנו, רבותיי, אנחנו לא נסכים, ואמרה את זה השרה בכל מקום: אני לא אסכים שכתוצאה מהמהלך הזה גופי הספורט ייפגעו. ואנחנו סימנו ארבעה יעדים. היעד הראשון היה הגופים החלשים ביותר, שזה האגודות. אנחנו אמרנו שאנחנו לא נסכים כמשרד, אם לא ייבנו מתכונות ונהלים וכללים שיאפשרו העברת כספים לאגודות בצורה כזאת שהם יוכלו באמת להתקיים ולהגיש בקשות והם לא ייפגעו כתוצאה מהמהלך הזה, כי בטוטו היה להם הרבה יותר קל להגיש בקשות, אנחנו לא נסכים לקלוט את האגודות האלה במשרד אם יתברר לנו שמדינת ישראל לא יודעת לקלוט אותם. הייתה ועדה, הופיעו בפנינו המלצות.

אני חייב לומר, לא הניחו את דעתנו, לא את דעתי ולא את דעתו של מנכ"ל משרד האוצר ועל דעת השרים שלנו אנחנו הודענו שאנחנו לא מוכנים לקלוט את האגודות במשרד התרבות והספורט בשנה הקרובה. זו הייתה אמירה אחת שלנו ולכן אנחנו מביאים תיקון, שבשנה הקרובה לפחות האגודות ימשיכו לקבל כסף באמצעות הטוטו. הוראת שעה, אתה מתכוון.

הוראת שעה בשלב זה בתהליך הלמידה. הדבר השני שאנחנו אמרנו, לנו אין בעיה לקלוט את האיגודים. ולמה אין לנו בעיה לקלוט את האיגודים? כי לאיגודים יש מבחני תמיכה בכל מקרה. היום האיגודים מקבלים כספים משני מקורות, גם ממשרד התרבות וגם מהטוטו. אין בעיה שהאיגודים יקבלו ממשרד התרבות והספורט, יש מבחני תמיכה,

הם יכולים לעשות את זה, יודעים לעשות את זה במיידי. מבחני התמיכה הם זהים?

לא, לא, הם יהיו זהים או זהים? הם לא היו זהים, עכשיו הם - - - הם זהים עכשיו. עכשיו מבחני התמיכה הוכנו כבר. אנחנו תיכף ניתן לכם סטטוס מפורט של ועדת היישום,

יש לנו שאלות על מה שאמר - - - מאה אחוז, אני רק אסיים את הסקירה שלי. תתחיל לסיים כי אני רוצה לשמוע גם את ה - - - אני כבר מסיים. לכן לגבי האיגודים אין בעיה.

הנהלים של המדינה יאפשרו לאיגודים לקבל מקדמות של 50% כבר בינואר-פברואר, מה שהם לא קיבלו בחיים בטוטו. הדבר השלישי, סוגיית המרכזים. אנחנו באים עם מבחן תמיכה למרכזים שהעמיד להם מסגרת תקציבית שאנחנו חושבים שהיא מסגרת טובה,

יותר ממה שהם קיבלו עד היום. אבל המרכזים באו וביקשו, ואנחנו נענינו לבקשה שלהם, יושבים כאן שני המנכ"לים של שני המרכזים, בגלל הזיקה הגדולה שלהם, בגלל שהם גוף שהאגודות תלויות לא מעט ביציבות הכלכלית שלהם ובפעילות שלהם, הסמכנו שהאגודות יחד עם המרכזים יהיו חלק מהוראת השעה. מה זאת אומרת חלק מהוראת השעה? גם המרכזים יקבלו דרך הטוטו במסגרת הוראת השעה. הדבר הרביעי זה הנושא של קרן המתקנים. אנחנו נפרט את זה. אנחנו מרגישים שאנחנו ערוכים לצאת לדרך עם קרן המתקנים במיידי. ב-20 בחודש אנחנו כנראה נעשה כנס שאנחנו נסביר את הכול, נציג את כל תכנית העבודה לשנה הקרובה, את כל המועדים שכל הקרנות הולכות להיפתח במהלך 2019. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של קליטה של כוח אדם. אני גם אגיד למה אנחנו חושבים שזו תהיה טעות - - - כמה קלטתם עד עכשיו לצורך - - - אנחנו עכשיו בעיצומם של המכרזים, נקלטו שלושה ויש עוד שלושה בדרך להיקלט עד סוף החודש, עובדים חדשים. אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לעמוד בזה. אני אגיד גם יותר מזה, אנחנו מרגישים שזה לא יהיה נכון שאנחנו לא נתמודד עם זה, כי אם יש בשורה שהרפורמה הזאת עשויה להביא זו הבשורה של התשתיות. אני אגיד כאן לטובת האוצר ולזכותו של האוצר,

מבין לגמרי את החשיבות של המהלך הזה, הוא גם מוכן להביא לנו תקציבים נוספים הרבה מעבר לתקציבים שהועמדו בתחום התשתיות בטוטו, כי האוצר יודע להתמודד עם זה בהרשאות לטווח ארוך. אני אגיד עוד דבר,

אנחנו חייבים לעשות מהפכה בווינגייט. אין דרך שבעולם שאנחנו נוכל לעשות מהפכה בתשתיות של וינגייט בלי שהאוצר יהיה איתנו. אין דרך שבעולם שאנחנו נוכל לעשות את המהפכה בווינגייט דרך התקציבים שהיו בעבר בטוטו. שום סיכוי שבעולם. לכן יש כאן הזדמנות, ואנחנו מתכוונים למצות אותה.

חבר הכנסת פורר, לאפשר לצוות המקצועי שלי להסביר לכם בכל זאת מה נעשה באופן מעשי ברמת מבחני התמיכה.

זה נשמע טוב.

זאת התמונה נכון לרגע זה. אני מבקש לקבל תשובה על הלאמת יותר ממיליארד שקל של האוצר מכספי הטוטו. זה כסף, לאן, מה איתו, איפה הוא?

אני עיינתי בדוחות של הטוטו בשנים האחרונות פלוס הרווח

אליה, תרשום לך רק את השאלה הזו. יהיו לך עוד כמה שאלות, לדעתי. זו השאלה הראשונה שתרשום. כן, דוחות הטוטו הראו רווח עקבי בשנים האחרונות, זה לא נכון שהטוטו הראה על הפסדים. אלה שתי עובדות ששמעתי - - - תודה, עיסאווי. אני רוצה התייחסות, אני אתחיל מהמרכזים, איגודים, קבוצות.

מי הדובר? נאור גלילי. שלום לכולם. אני חייב לומר שאנחנו מקיימים דיונים בתקופה האחרונה, ואני אתייחס קודם כל למרכזים ואחרי זה אני אעבור לאגודות, למרות שהצורך והסדר ההכרחי זה להתחיל עם האגודות. אנחנו מקיימים כמרכזים בתקופה האחרונה אל מול משרד הספורט והאוצר דיונים בכל מה שקשור להעברות של הכספים, של התמיכות, מבחני התמיכה וכיוצא בזה. אבל צר לי, עם כל הסימפטיה לחברים פה אני חייב לחזור אחורנית. כמו שאמרתי בוועדה, אני חוזר על זה היום, הייתה רפורמה בשוק ההימורים, הפכו את זה לרפורמה בספורט. מה שהיה פה, התהליך הזה, זו רפורמה בספורט. התהליך הזה הוא לא נכון, התהליך הזה פוגע בקבוצות,

התהליך הזה פוגע בכולם, הם יודעים את זה, הם גם מודעים לזה, והעובדה הכי גדולה והכי חשובה, שהבעיה הקריטית מעל הכול זה האגודות, שזה הפריפריה והכול. הם עדיין לא ערוכים לזה ולא מוכנים, עם כל המבחנים שכביכול, ובגלל זה גם דוחים את זה. היו הבטחות, הוצאתי את הפרוטוקול של הישיבה של הוועדה, היו שם הבטחות על ימין ועל שמאל, של המנכ"לים של המשרדים, של הפקידים של הספורט, הכול מצוטט פה, גם של יושבת ראש הוועדה - - - מה ההבטחות שכתובות ולא קוימו? תיכף אני אקריא, מסומן לי. אני רק אדבר באופן כללי ואחרי זה אני ארד לפרטים. היו הבטחות, הבטחה אחת,

הסכם עם המרכזים תוך שבעה ימים. זה היה במרץ, אנחנו עד היום מתנהלים על הנושא של ההסכם. בסך הכול ארבעה סעיפים קטנים, ארבעה סעיפים קטנים של להעביר אותם, שזה ה-25 מיליון, כל המבחן של ההעברה והכול, ארבעה סעיפים קטנים. עכשיו אני יודע, הם יגידו: הם משכו אותנו,

אף אחד לא משך, ארבעה סעיפים, אז מה יקרה עכשיו כשצריך להעביר תמיכות לכל האגודות, ל-4,000 קבוצות במדינת ישראל? 4,000 שורות? מה יקרה עם זה?

שקשור לגבי האגודות. האגודות, ואני אחזור על זה שוב פעם, יושבות פה אגודות שהגיעו, מקרית עקרון, יושב פה הבחור, אני מניח שהוא ידבר, הוא מקבל את ההקצבה השנתית שלו,

מתנדב, מחזיק ילדים,

היום, ברפורמה החדשה, שהחיים היו קלים לכולם, שכל מי שהיה מגיש ניהול תקין וניכוי מס במקור לטוטו מקבל כמו שעון שוויצרי את הכסף שלו, רוצים שהוא ייקח בן אדם, או שאנחנו נעזור לו, לשיטתם, כי הרי בסופו של יום החוק - - - בזמנו כשישבנו בוועדה אמרו שהמרכזים, הם יהיו הצינור, אממה? אחרי ארבעה חודשים, נזכרו לשבת איתנו ביולי,

ולבוא להגיד לנו: תשמעו, משרד המשפטים לא מאשר שתהיו צינור. אז כל הבסיס שעליו התבסס כל הסיפור של ההעברה קורס,

איפה ועדת היישום? אמרו שתהיה ועדת יישום. בפעם האחרונה היא התכנסה לפני ארבעה חודשים, שלושה חודשים, עם הנציג שלנו,

נפגשו פעמיים, היו אמורים להציג את התכנית בפני ועדת הרפורמות, להציג את התכנית,

כל הסיפור הזה, ואני אומר לכם את זה אמיתי, לדחות את זה בעוד שנה זה נחמד, השעון עובד טוב, למה עכשיו לנסות לתקן אותו?

זו הייתה מועצה לאומית,

המועצה הלאומית היא הגוף שמנע פה פוליטיקה, פופוליזם, פוליטיזציה,

בכל מה שקשור לקבלת ההחלטות של חלוקת המבחנים. אז למה הסכמתם? התקפלתם והסכמתם לרפורמה? אנסו אותנו.

לא קנו אותי. אני מוכן - - - בוא, אין לי הצבעה. בוא תשים את הדברים על השולחן. אני שם את הדברים, עיסאווי, לי אין זכות הצבעה,

כשאני רואה את המצב, כשאנחנו רואים את המצב, טובת הספורט, טובת האגודות, ומה שיש לנו ביד לעשות זה בדיוק מה שאני יכול להגיד,

אני לא רוצה או להתפשר. היום אומרים לי, הרי במתכונת הנוכחית אני אמור לקבל שבעה-שמונה מיליון שקל נוספים, לשיטתם. יורדות ההכנסות, אנחנו

זה לא קנו, לא הסכמנו. המרכזים קיבלו. ככה מיידי ואז התקפלתם. זה נראה לך שככה, ולכן לא הסכמנו. כי ידענו שכל הדרך הזו היא פרסה אחת גדולה. למה הסכמתם?

למה התקפלתם? אבל, עיסאווי, אתה חושב ככה. אני חושב שהרפורמה היא טובה, זו הזדמנות להביא עוד כסף. איזה כסף? השאלה בסוף אם היא מיושמת או לא מיושמת. אני רוצה לסיים ואני אומר,

אף אחד לא קנה אותנו כי אנחנו לא הסכמנו, אבל אנחנו בלית ברירה, אנחנו לא הגוף שמצביע ובוחר ומחליט את ההחלטות. במקום הזה שהעמידו לנו את האקדח לרקה נאלצנו לקבל את זה,

עד היום אנחנו מתמודדים ונלחמים עבור הקבוצות ואנחנו מוכנים לקבל שישה-שבעה מיליון שקל פחות. היום ביקש ממני עיתונאי תגובה לשאלה על זה שמישהו במשרד אמר שנותנים להם שישה-שבעה מיליון יותר, בשביל שהאגודות ואנחנו נהיה עצמאיים, לדעתי גם כל גופי הרוחב, אבל אתה יודע מה? אם הם יודעים לעבוד איתם וכבר עבדו איתם,

בסדר.

מרכז הפועל, יורם. כן, שלום, רבותיי. אני פשוט רוצה להוסיף כמה דברים לדברים של נאור. זה שלא כונסה ועדת היישום באופן סדיר זה עניין אחר, הנושא המרכזי הוא כזה, בתחילת החקיקה הובטח שכל האגודות, כמקשה אחת, יגישו את הבקשה לקבל כסף עבור הפעילות הספורטיבית שלהם דרך המרכזים. לאחר ארבעה חודשים, כמו שנאור אמר, העניין הזה לא התבצע כיוון שהחשב הכללי ובמשרד המשפטים הודיעו שבלתי ניתן במסגרת נוהל שר האוצר להגיש בקשות דרך גופי צינור. אני מאשר ש - - - בעצם מאז התחלנו לעבוד - - - רגע,

אני זוכר את ההבטחה הזאת עוד מהוועדה. נציג של החשב הכללי יש פה?

הוא של אגף התקציבים. חשב כללי יש פה? משרד משפטים יש פה? מי הנציג של משרד המשפטים? בוא למיקרופון רגע. נוהל שר אוצר, מי מוציא אותו? נוהל שר האוצר באחריות שר האוצר בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה. אז האם לא חשבתם לשנות את נוהל שר אוצר, כדי שזה יוכל לעבוד כפי שהובטח לוועדת

אני חושב שכדאי שנציגי החשב הכללי או משרד האוצר ייכנסו לעניין.

אנחנו לא מנענו את העניין הזה. הרי נוהל שר האוצר הוא לא חוק. גם חוק אפשר לשנות, אבל גם את נוהל שר האוצר אפשר לשנות. אז אם הובטח משהו לוועדת הרפורמות בעת החקיקה, בעניין הזה הייתה הבטחה בוועדה. הייתה הבטחה של מנכ"ל משרד האוצר, של מנכ"ל משרד הספורט. רגע, משרד התרבות והספורט אומרים שהם מנעו. מנעו את זה, זה היה בדיונים. אתם מחויבים - - - אז כן מנעו או לא מנעו? האוצר אומר לא מנעו ואלה אומרים מנעו. מי אומר שמנע את זה?

בואו נשמע את החשב הכללי. בואו נדייק את מה שנאמר. האפשרות שהאגודות יגישו בקשות תמיכה למדינה דרך המרכזים עומדת וקיימת ואפשרית.

כן, בוודאי, אנחנו גם אמרנו את זה לא מעט פעמים. האפשרות שהמרכזים - - - זה לא מה שנאמר על ידי מנכ"ל - - - זו וריאציה אחרת.

לא, אבל זה לא מדויק. זה לא מה שנאמר על ידי המנכ"ל.

כל אגודה צריכה לבוא כמקשה אחת, כתאגיד, להגיש את הנתונים שלה למרכז והמרכז יגיש בשם כולם, אבל כל אחד מגיש כתאגיד. כל אחד הוא תאגיד - - - לא כמו שסיכמנו, שכולם יגישו כעמותות דרכנו. עכשיו אתה בעצם בוחן כל תאגיד ותאגיד וזה לא שינוי של נוהל שר אוצר, עם כל הכבוד. יש בזה הקלה מסוימת, אבל זה לא שינוי. הפועל ג'לג'וליה צריכה ללכת ללמוד מרכב"ה. כן, בדיוק כמו שאמרתי קודם. נציג החשב הכללי, תענה לי, דבר אליי, לא אליו. אז אני אומר, זה לא בדיוק המצב.

שנוהל שר האוצר מאפשר, ואנחנו ציינו את זה לא מעט פעמים, גם למשרד הספורט וגם למרכזים עצמם, שאין בעיה שכל האגודות יגישו דרך המרכזים, הם יכולים להגיש גם את הנתונים בדפים, לא צריך מרכב"ה, ומרכזי הספורט יגישו הגשה אחת עבור כל האגודות המסונפות אליהם למשרד הספורט. זה סוכם, זה נכון. זה סוכם. הדבר היחיד שכן אמרנו, שהכסף בסוף צריך להגיע ישירות מהמדינה לחשבון הבנק של האגודות ואי אפשר לתווך אותו דרך המרכזים. זה הדבר היחיד שנאמר.

מדינה לא יכולה להעביר כסף - - - אני הייתי ברשות דיבור. שנייה, יורם. מדינה לא יכולה להעביר כסף אם אין אישור תקין. על מה אתה בא - - - אישור ניהול תקין - - - שהגופים - - - אדוני היושב ראש, ברגע שנודע לנו שבעצם אותו סיכום שהיה ב-4 במרץ, שבו ההעברה של הכספים לאגודות תיעשה דרך המרכזים, ולא רק זה, גם הכתיבו לנו שזה ייעשה תוך 72 שעות, בעצם אנחנו, מרכזי הספורט, פועלים כדי להגן על האגודות לביטולו של החוק. אנחנו כל העת

ובקשר עם שני המשרדים בכדי לבטל את החוק.

עם השרים. קיבלנו הבטחות, קיבלנו, היו סיכומים, אלא מאי? מכיוון שהמצב הפוליטי במדינת ישראל הוא לא ברור כרגע ואנחנו יכולים להיתקע לא כאן ולא כאן אנחנו, בתקופה של החודשים האחרונים, מנהלים משא ומתן עם האוצר ועם המשרד בכדי להגיע לאיזה שהיא הצעת פשרה. מהי הצעת הפשרה? הסכמנו למתווה הזה שהאגודות יגישו דרכנו, לא כתאגידים נפרדים אלא כל אחד יגיש מה שנקרא את הבקשה שלו עם כל האלמנטים שנדרשים בנוהל שר אוצר, אבל דרכנו, ואנחנו אמרנו, מכיוון שאנחנו לא מסכימים לשיטה ולהצעה הזו, אנחנו סיכמנו שאנחנו נקבל הוראת שעה למשך שנתיים, שבמשך השנתיים האלה נוכל לבטל את החוק ולהשאיר את המתכונת הקודמת על כנה, דהיינו האגודות והמרכזים יישארו בטוטו ויקבלו את כספם דרך הטוטו. זה בעצם מה שהולך כרגע להתבצע מתוך כוונה שבתקופת הביניים הזאת של הוראת השעה נוכל לבטל את החקיקה הזאת. אנחנו חושבים שבמתכונת הזו החקיקה הזאת תוביל את כל האגודות, שהן הבסיס של הספורט, רבותיי, לא להתבלבל, לא איגודים, לא גופי רוחב, כלום, מי שהוא הבסיס של הספורט הישראלי זה האגודות, ואם מישהו מכם לא יודע, האגודות במדינת ישראל במצב גרוע, גם אגודות חזקות כביכול, אני כבר לא מדבר על הענפים הקטנים, אני כבר לא מדבר על הענפים הלא אולימפיים,

אומר לכם, המצב של האגודות הוא גרוע. נאור ואני, ומירי שיושבת כאן, מעוצמה, הסכמנו לוותר, כמו שבאמת אמרו, על מיליוני שקלים שמבטיחים לנו לתקופה של שנים רבות יחסית לכל מה שקורה ללוחות זמנים במדינה, הסכמנו לוותר בכדי לדאוג לאגודות, זה הלחם של מרכזי הספורט. ואני חושב שכל מי שאוהב פה, ואין לי ספק שיוסי והשרים משני המשרדים רוצים לעשות טוב, ואני מסכים, אמנם ב-2016 היה שיא, היה 587 מיליון שקל בתקציב העודף בטוטו ומ-2016 בתקציב השוטף יש ירידה, גם של סוסים וגם שיש ירידה, ואני חושב שזה נכון, מה שיוסי אמר, שצריך שהמשרד ידאג לספורט וידאג לתקציבים בספורט וככל שיהיה שר יותר חזק או מה שנקרא סיטואציה יותר חזקה יהיה יותר כסף לספורט. אני לא יודע אם המשרד מוכן, אני לא יודע כמה אנשים הוא גייס לטובת המתקנים. דרך אגב, כל מי שיושב כאן יודע שמצב המתקנים במדינת ישראל הוא כמה מאות שנים ממה שקורה באירופה, כמה מאות שנים, ומי שלא יודע שיילך ויראה מה קורה עם מצב המתקנים. ולכן גם נושא המתקנים - - - אז - - - רבותיי, רגע,

אני לא - - - אל תענה לו. אני לא מחפש אשמים כרגע. גיא, אתה בפרונט. אני לא מחפש אשמים ואני לא אמרתי - - - תודה,

אני מכיר את נושא ההרשאה מול ההקצבה בטוטו. הרשאה, אין צורך שיהיה מזומן בתקופה, בטוטו השאירו 1.2 מיליארד שקל בצד לטובת אישורים,

עיסאווי, שאלה.

יש לך הרבה שאלות היום, עיסאווי. אני רוצה רק להבין, שאני אבין, בשפה שלי. העברית היא לא השפה הראשונה. אתה אמרת ששר האוצר, משרד האוצר, הסכים לביטול החוק ומשרד התרבות הסכים לביטול החוק - - - נכון, השרים הסכימו. אני עונה לו. לא, הוא עוד לא סיים את השאלה. איליה, אני רוצה להבין את הדברים, אחרי זה תענה. לא, יהיו שרים אחרים. שר האוצר הסכים לביטול החוק ושר התרבות הסכים, שניהם הסכימו, אז איפה הבעיה אם שניהם הסכימו? אז אני אתן לך בדיוק - - - אנחנו מתוך אחריות לאגודות, מתוך ידיעה שהמצב הפוליטי לא יאשר מה שנקרא

הולמת לאורך ציר תנועה של כמה חודשים, כי אף אחד לא יודע מה יקרה, ואם אנחנו ניתקע לא כאן ולא כאן והתאריך של החוק, ה-1 בינואר, ייכנס לתוקפו, אנחנו מתוך אחריות חשבנו שזה נכון שאנחנו ניתן פרק זמן של שנתיים בכדי לעשות מעשה חקיקה שונה.

יש פה נציג של האגודות, מישהו מהאגודות שנמצא פה? אומר יורם, מה שכולנו יודעים, שהספורט בסוף זה האגודות.

מה שהבנתי, שאף אחד לא רוצה לקחת את הקרדיט השלילי ויודה ש'טעיתי'. זה מה שהבנתי ממך, ממה שאמרת. רק תגיד את השם שלך ומאיפה אתה, לפרוטוקול. כולם יודעים שהרפורמה שגויה ואף אחד לא רוצה לקחת את האחריות. צהריים טובים, אני איתן כהן ממכבי קרית עקרון. אני כבר מתנדב 37 שנה בכדורגל. יש לנו קבוצות של ילדים ונערים ובוגרים וכל הדיבור פה,

אנחנו סך הכול מקבלים 7,000 שקל, רק הנסיעה שלי לבוא לפה עלתה כמעט - - - 15% מהתקציב הלך. ועוד החניה. לא, החניה חינם בלאום. וגם חניה, אבל הבטיחו לי חניה חינם. יחתמו לך אצל השומרים. אז באמת אני מכבד את הפורום הזה והוא טוב, אבל אנחנו יושבים שם בפריפריה, בכל הכנסים והישיבות, אנחנו לא שם, אנחנו לא כל כך מבינים בשר האוצר, הזה, ו - - - איך אתה מקבל את הכסף כל שנה? עכשיו, בשנתיים האחרונות דרך הטוטו, לפני כן זה היה דרך המרכזים. אני חושב שהמרכזים זה לא דבר - - - ומה אתה הולך לעשות בשנה הבאה, אתה יודע? שנה הבאה זה עוד חודשיים. השנה שלנו מתחילה באוגוסט ונגמרת במאי. מה קורה בינואר?

הוא צריך לדעת איך הוא מקבל את הכסף. השאלה אם אתם מוכנים להעביר לו, אתם יודעים - - - רגע, רגע,

מבחינת המרכזים, כשזה היה דרך המרכזים, ידענו כמה אנחנו אמורים - - - אתה מנהל קבוצה? לא, יושב ראש. הוא בעל הבית. אני בעל הבית. אז אתה צריך לדעת בינואר, ה-7,000 שקל האלה שאתה מקבל, בינואר איך תקבל אותם? דרך הטוטו אנחנו קיבלנו. אין דרך הטוטו, נגמר הטוטו.

אנחנו עכשיו מתפללים לראש המועצה שלנו שיעזור לנו ושהגופים האחרים - - - מזל שכבר היו בחירות. הוא צריך ללכת לרואה חשבון או לעורך דין, שימלא לך טופס וייתן לו 5,000 שקל. אליה, נציג אגף התקציבים, אתה רוצה להגיד משהו או שאתה רוצה לשמוע? תודה, איתן. יש פה עוד נציג של אגודה. רון. אתה יודע מה? מצאו עבודה לרואי חשבון, זה טוב. בסדר, אבל זה נדרש. צהריים טובים לכולם, רון וורוטיצקי ממכבי רחובות. אני יכול להצטרף לדברים משום שצריך להבין, רחובות זאת לא פריפריה, אבל עדיין יש אגודה עם אלפי ילדים, והעניין הזה שהכסף מגיע דרך הטוטו בארבע פעימות במשך השנה מייצר לנו איזה שהוא שקט כלכלי, משום שבאמת בקבוצות הקטנות, ואני מחזיק גם טניס שולחן וטניס שדה וכדורסל וכדורסל נשים, וכפי שאתם יודעים, רוב האגודות תלויות או בתקציב עירוני ואם יש מזל יש מעט מאוד נותני חסות והשאר זה הכסף שמגיע מהטוטו. וזה, דרך אגב, הכסף היחידי שהוא יציב. כמה כסף אתם מקבלים מהטוטו, בערך? אנחנו נחשבים יחסית אגודה גדולה, אנחנו מקבלים עבור הכדורסל, בסך הכול מעל 300,000 שקל בשנה,

וזה גם עבור - - - אז כמה תקבל בינואר? בינואר, כרגע, נכון לעכשיו, אני לא אקבל כלום. אז איך אתה בונה תקציב לשנה? אנחנו כרגע בחסר ואני מקווה שעכשיו, כשנגמרו הבחירות העירוניות, אז יהיו תמיכות ומענקים, וכסף פרטי ש - - - לא, אבל אתה יודע שיש לך בכל שנה סדר גודל של 300,000 שקל מהטוטו. מה קורה בשנה הבאה? איפה הם בתקציב שלך, ה-300,000 שקל האלה? בשביל זה אני מתקשר אחת ליום לנועם בבוקר ושואל אותו מה קורה, מה קורה עם הכסף. אני שואל אותו: אם ניתקע אתה תיתן לנו הלוואה? אז עכשיו, אם אתה צריך לקחת שחקנים או מאמנים או שאתה צריך לשלם שכירות על

לא יודע, או כל מיני דברים כאלה ואחרים מאיזה תקציב אתה עושה את זה? כרגע אנחנו בונים על רזרבות. אנחנו מצליחים לנהל את התקציב שלנו בצורה מאוזנת אז יש לנו מעט מאוד רזרבות וכרגע אנחנו בונים על הרזרבות האלה. ובאמת מחכים, כל יום אני מתקשר לנועם ושואל אותו מה יהיה. אני מאוד חרד מה יהיה - - - ראש העיר לא משלך? ראש העיר נותן את מה שהוא חושב לתת,

אני לא יכול לבנות תקציב על מה - - - לא, ראש העיר או עירייה נותנת וזה תקציב מעירייה, אבל אם יש לך סעיף תקציבי שאתה יודע שאתה מקבל מטוטו אתה רוצה לקבל את התקציב הזה מהטוטו,

תגיד המדינה שהתקציב הזה נעלם בינואר. ואנחנו חודשיים לפני. עכשיו אני לא יודע, אם אני אשאל את אגף התקציבים, אם הייתי אומר להם שבינואר הם לא יודעים אם יהיה להם תקציב או לא, איך הם היו מתנהגים. אם אתה צריך לנהל תקציב כשאתה לא יודע בינואר אם יהיה לך תקציב או לא. אבל זו הנחה לא נכונה. למה הנחה לא נכונה? אם אנחנו נוכל להגיב למה שנאמר פה אז נוכל להסביר. כל ההנחות פה הן לא נכונות. אוקיי, אז תיכף נשמע אותך. אנחנו נשמח להגיב. אתה ביקשת, מאיגודי מנהלי מחלקות ספורט?

מי שרוצה לדבר שיעביר לי פתק.

גם מנהל מחלקת הספורט בעירייה עראבה צפון. כאיגוד וגם כמנהל מחלקת ספורט, שהתנסיתי כבר 38 שנים, עברנו שלוש תקופות של ניסיון בנושא התקצוב של אגודות ספורט. התקופה הראשונה הייתה עד 2000, אז היינו מקבלים דרך המרכזים, לא את הכסף, היינו מקבלים את השירות, הכסף היה נכנס למרכז ושם היינו לוקחים או מבקשים את השירות, ביטוח או הסעות או כל מיני שירותים אחרים. משנת 2000 התבקשנו להקים עמותת בת והקמנו והייתה ברכה בתקופה הזאת, אבל הפסדנו עשרות אלפי שקלים דמי ניהול שקיבל המרכז. התקופה השלישית,

החוק החדש, העברת הכספים דרך הטוטו, היא התקופה המבורכת והטובה ביותר לטובת האגודות. מהניסיון שלי. קודם כל חסכנו עשרות אלפי שקלים דמי ניהול, גם הפכה להיות תחרות בין המרכזים לקלוט חברים חדשים ולהתחלק איתם ברווחים שלהם וזה מאות אלפי - - - לגביי,

זה מסתכם ב-100,000 שקל. 100,000 שקל זה מאות ילדים ובני נוער שהתווספו למערכת. והיום? להיום. המצב הנוכחי של הרפורמה, ישירות דרך הטוטו. מה יקרה לך בינואר? אתה יודע להגיד איך זה יעבוד בינואר?

האמת לא, אבל אני מחכה להצעת התקציב של הרשות, הרשות עברה בחירות וחשבים מלווים, אז אנחנו לא יודעים וזו סכנה של קבוצות ומאות בני נוער ברחוב.

מהזווית של האיגודים, אני קודם כל חייב לציין שמשרד הספורט מאוד מתקשר איתנו ומשתף פעולה, מינהל הספורט. אני לא יודע מה המרכזים חווים, אני מניח שדברי אמת ניכרים, אבל התקשורת של האיגודים עם מינהל הספורט היא טובה. הם משתפים איתנו פעולה, מגיבים - - - זה לא הדיון.

גם איתנו הם משתפים פעולה,

לעשות איזון. רק דברים רעים אפשר להגיד. לא, לא. אתה יושב במרומים וצוחק על כולם, גיא. מעבר להיותי יושב ראש איגוד הגולף אני מרכז את כל נושא האיגודים בוועד האולימפי,

העמדה שאני אציג כרגע היא העמדה של הוועד האולימפי. לנו יש שאלות, לא עמדה. קודם כל מכיוון שמבחן התמיכה היחיד שנידון כרגע הוא מה שנקרא בשפה המקצועית מבחן לובצקי וגם הוא עוד לא נסגר. רק אתמול היה עליו דיון במועצה העליונה לספורט, הוא לא נסגר עדיין. המבחן הזה מחלק את הכספים הענפיים גם לאיגודים וגם לאגודות, אז השאלה הראשונה שעולה, איך יתחלק הכסף? איגוד מסוים שיקבל איקס מאות אלפי שקלים או איקס מיליוני שקלים - - - מה אתה חושב? יורם, אני שואל שאלות, גיא אחרי זה יענה. מה אתה חושב? אני חושב שזו קטסטרופה. שנייה, מבחני התמיכה עדיין לא אושרו? רק מבחן תמיכה אחד נידון אתמול, רק אתמול הוצגו ההערות. הוא יצא לפרסום להערות. כן, אבל חודשיים נשאר לך במבחני תמיכה. מה קרה? עיסאווי, הדד ליין להערות היה 1 בנובמבר, אתמול היה דיון במדור של המועצה והוצגו כל ההערות למבחני התמיכה, אנחנו לא יודעים מתי הוא ייצא. מה עוד?

הראשונה לחבר'ה של גיא זה איך אחרי זה תבוצע החלוקה בין הכספים של האיגודים לכספים של האגודות, כי זה דברים שונים. הדבר השני זה מה יקרה אם האגודות - - - אבל זה לא דברים שונים. זה - - - שמבחן התמיכה - - - הוא אגודה ואיגוד.

אי אפשר לעצור אותך, הא?

השאלה השנייה שיש לנו,

מכיוון שרוב האיגודים עובדים ביחד עם האגודות, מה יקרה עם האגודות, גם אם יועברו הכספים לטוטו וגם אם הטוטו יצטרך לחלק את הכספים, מכיוון שהכספים האלה מחולקים מתקציב המדינה האם אגודות שלא יעבירו אישור ניהול תקין עד סוף פברואר 2019 יוכלו להמשיך לקבל כספים גם אם זה דרך המרכזים?

גם הוראת השעה הזאת לא פותרת שום בעיה, כי אגודות שלא יהיה להן אישור ניהול תקין עד סוף 2019 דינן לא לקבל כספים - - - משרד הספורט יתייחס לזה. אוקיי, אני אמרתי, אני מעלה את השאלות המקצועיות.

הדבר השלישי זה מקורה עם כספים שעד היום הועברו לאיגודי הספורט מהטוטו והם לא חלק ממבחן התמיכה של לובצקי,

כספים כמו כספי שיטור. עליהם לא שמענו שום התייחסות, עד היום אין מבחן תמיכה, לא יכולנו להעיר על מבחני תמיכה ואנחנו לא יודעים איפה הכספים האלה. גיא, אתם מפריעים לי שם.

לא, תמשיך. אנחנו חייבים תשובות על זה כי איגודים צריכים בחודש הקרוב לאשר את התקציבים של 2019, אין לנו שום יכולת לאשר, לאף איגוד היום בישראל אין יכולת אמיתית לאשר את התקציב שלו ל-2019.

השאלה הבאה שלנו זה מה דינן של המלגות לחברי הסגלים האולימפיים החל מתחילת 19', גם עם זה יש סיפור. גם המלגות של הספורטאים האולימפיים - - - השאלה ברורה. השאלה האחרונה. זה לא שאלה, זו אולי המלצה. בעקבות מה שהמנכ"ל אמר פה,

באמת מכיוון שהמשרד נשמע כאילו הוא ערוך מאוד לנושא המתקנים, שכל נושא המתקנים יקודם על ידי המשרד וכל גופי הרוחב, כולל הוועד האולימפי, כולל האיגודים, הכול יישאר בהוראת שעה בשנתיים הקרובות עם הטוטו ולא רק האגודות. הפרדה בין האיגודים לאגודות היא בור, היא בור שכולנו ניפול לתוכו.

אני מסכים איתך.

יש פה בקשות של עוד ראשי איגודים, אני רק מבקש, אם זה דברים נוספים על מה שנאמר, כי אני באמת רוצה לשמוע באריכות את משרד הספורט ואת אגף התקציבים. איגוד השחייה. קודם כל אני מברך על הדיון הזה ומודה לחברי הכנסת. צריכים להבין שאנחנו פה כולם בשולחן הזה למען

הבעיה היא שהצדדים מתנהלים בצורה שונה. אני כיושב ראש איגוד השחייה, שהוא איגוד גדול במדינת ישראל, אחראי על הרבה מאוד נתונים בתוך התקציב שאני צריך לנהל אותו, כמו חתימה על חוזים עם מאמנים זרים, מאמנים ישראליים, פיתוח תכניות. אני היום נמצא במצב שיש מצב שאני צריך למכור כליה כדי להמשיך את התכניות האלה והכליה שלי לא שווה כל כך הרבה כסף. אנחנו נמצאים בתחושה ותעוקה, ממש בתחושה שב-1.1 לא נוכל להמשיך את התכניות שלנו, התכניות המדהימות של הרבה מאוד איגודים, במיוחד של איגוד השחייה. מה שאני מבקש, אני מבקש לחשוב להשאיר את חלוקת הכספים כפי שהייתה עד עכשיו דרך הטוטו, יש שם צוות מצוין, אנשים נפלאים שעושים את העבודה שלהם בצורה נהדרת וחבל להרוס את זה. לדעתי, איך שאני רואה את הדברים, למרות הרצון המדהים של מינהל הספורט, יש קשיים שהם לא יצליחו להתמודד איתם. יש לי עוד שאלה אחת, לגבי קרן המתקנים. אני מצטרף ליורם, רק אני רוצה לתקן, אתה אמרת 300 שנה אחרי אירופה, אני אומר שאנחנו בערך 200 שנה אחרי צ'צ'ניה

אני לא יודע כמה יודעים מה קורה, הנושא הזה של המתקנים הוא העתיד של הספורט הישראלי ואם לא נצליח להשתלט עליו ולפתח אותו אנחנו לא נצליח לעשות ספורט בישראל.

איגוד הפוטבול האמריקאי בישראל. שאלה אחת. השאלה היא מאוד מאוד פשוטה, מה עושה אגודה שלא יושבת תחת מרכז. בפוטבול, מה לעשות, יש עכשיו כמה אגודות שמצטרפות למרכזים ויש עדיין אגודות שלא, כל אחד והבחירה שלו. תצטרפו - - - הכי טוב. אני בטוח שכולם ישמחו לקבל אותם, כי הענף בצמיחה, ועדיין אני שואל מה הן עושות והן אגודות קטנות, זה לא אגודות גדולות.

היום הן מקבלות מהטוטו באופן ישיר?

מה הן עושות אם אין להן, כי זה בדיוק ה-7,000 שקל, רק שהן לא יושבות אצל מרכז. הם לא יקבלו כלום. הם לא יקבלו כלום, זה גם מה שאני יודע. שאלה טובה.

מי רוצה קודם, משרד הספורט או משרד האוצר?

גיא, הוא גם זה וגם זה. הוא אדריכל הניצחון, כן. לא אדריכל ולא ניצחון. קודם כל בואו רגע ניתן את הנתונים. יוסי כבר אמר אותם, רק בוא נרד רגע לרזולוציות יותר נמוכות.

תיכף אני אגיד איזה לא, למעט מרכזי הספורט ולמעט מניעת אלימות בספורט ולמעט פרחי ספורט, שתיכף אני אענה על כל אחד, כל מבחני התמיכה באוויר. גם האיגודים וגם האגודות, מה שקורה - - - מה זאת אומרת באוויר? בוא רק שתגיד לי את הסטטוס, למה הכוונה באוויר? אני אסביר. זה אומר שמבחני התמיכה האלה - - - גופי הרוחב? גופי הרוחב גם באוויר. אבל אמרו שיש שם טעויות. חברים, מבחני תמיכה, כמה באוויר, אנחנו לא משנים אותם, הם כמות שהם, כמו שהיו במועצה להסדר ההימורים.

הוא מדבר, אם יהיו לכם שאלות, אני אתן גם אפשרות לשאול את השאלות. אלה סכומים שאי אפשר לחיות איתם. אני רוצה רק להפריד, בוא נפריד בין הסכומים, זה דיון אחד, לגבי מבחן תמיכה בתוקף והאם אפשר להגיש. מבחן התמיכה פתוח,

הבקשות מגיעות למשרד, הם בוחנים אותם ואז אנחנו נותנים מענה. גיא, אתנה פתוח. אמרתי - - - תיכף, אתנה, תן לי ברשותך, אני אענה ואתנה גם תחת לובצקי. גיא, גיא. גיא, אתה צריך לענות לי, לא לו. הם יקבעו איתך פגישה, תדבר איתם חופשי,

אנחנו זימנו פה אתכם להבין מה קורה. כשאתה אומר מבחני תמיכה

אל"ף, תסביר מה הכוונה מבחינת הסטטוס שלהם, האם הם אושרו באופן סופי על ידי משרד המשפטים, או האם יש הליך בירוקרטי שהם עוד צריכים לעבור.

דבר נוסף, מה שאני לא בטוח שכל מי שפה יודע, האם הבהרתם לכל אלה שחושבים להגיש למבחני התמיכה שגם אם הם רואים היום בתקציב מעט כסף הם יכולים להגיש על הרבה כסף, והאם הם יודעים שאם יוסיפו אחר כך כסף במבחני התמיכה והם לא ביקשו אותו הם לא יוכלו לקבל אותו. למעט האגודות, כולם עובדים עם המדינה, גם הוועד האולימפי מכיר ועובד עם המדינה.

הם אחר כך לא מגישים ואז אתה לא יכול לתת להם.

כבוד היושב ראש, רק לחדד, כל המבחנים שהיו במועצה להסדר ההימורים,

כתוב בחוק שיש הארכה שאפשר לתת את אותם מבחנים,

קודם כל כל המבחנים בתוקף. זה כתוב בחוק, יש בחקיקה סעיף מפורש בדיוק לסוגיה הזאת ולכן כל המבחנים הם בתוקף.

היה צריך לבצע מספר שינויים. לגבי המרכזים, המבחנים לא פורסמו כי המרכזים פה בדיון עדיין עם המשרד לגבי המבחנים ואנחנו הבטחנו להם שעד שלא נגמור את הסוגיות הפתוחות בינינו לא נפרסם את מבחן התמיכה. לגבי המבחן של איגודים ואגודות. נעשו התאמות ושינויים קלים. אני כבר אומר פה שאחרי הערות הציבור שקיבלנו הבנו, בגלל לוחות הזמנים, שאנחנו לא נצליח ואנחנו נשאיר את אותם מבחנים של איגודים ואגודות כפי שהיו, עם תיקונים קלים, במועצה להסדר ההימורים. הם בתוקף והיה דיון - - - מה זאת אומרת במועצה? תשאיר אותם במועצה להסדר ההימורים?

כפי שהם היו במועצה להסדר ההימורים. כך שכולם יכולים להגיש.

עכשיו לנושא האגודות,

המבחן הוא מבחן ענפי, מי שממלא את הבקשה זה האיגוד. כך זה היה, כך זה גם יהיה. ברגע שהאיגוד ממלא את כל הבקשה הכסף מחולק ברמה הענפית בין כדורגל, כדורסל,

טניס, טניס שולחן. כלומר קודם כל הכסף מחולק ענפי ואחרי שהוא חולק ענפי הוא מחולק בין ההתאחדות לבין האגודה. ההתאחדות, תלוי אם זה ענף קבוצתי או אישי, האחוז נקבע

אם זה ענף קבוצתי, 35% הולך להתאחדות, השאר הולך לאגודות כמו שהיה.

עכשיו, מה שקורה באגודות, זה מחולק פר הביצועים של האגודה. מה שאנחנו מתכוונים ומה

אנחנו מביאים לחקיקה את זה שבעצם בנושא האגודות ימשיכו להיות משולמים תחת המועצה להסדר ההימורים, משמע שאחרי שיגישו לי את כל הבקשות, האיגוד צריך להגיש את כל הבקשות עד סוף ינואר, אנחנו נשב בוועדות אצלנו ו - - - אז למה לא לעשות את זה אגודות ואיגודים? כי בסוף המבחן הוא ענפי, ככה לובצקי עבד.

לובצקי עבד גם לפני החקיקה וגם עכשיו החלוקה בספורט היא ענפית. אחרי שהיא ענפית היא מחולקת בין האגודות לבין האיגוד, בכל ענף. לכן האיגודים יקבלו את הכסף, כפי שהם קיבלו עד היום מהמדינה, המועצה להסדר ההימורים תקבל את הטבלה ותשלם לאגודות באותה מתכונת שהיא שילמה, כאשר כבר הגענו להבנות בינינו לבין החשב הכללי. כולם אומרים אישור ניהול תקין, אישור ניהול תקין, יושבים פה נציגי חשב הכללי, הועתק בדיוק כפי שהוא היה במועצה להסדר ההימורים, עד ה-31 בדצמבר. כלומר גם הסוגיה הזאת נפתרה המרכזים מכירים את זה בדיונים, הם היו חלק מהדיונים - - - 31 בדצמבר של השנה העוקבת. של השנה לאחר מכן. כלומר הוצאתם - - - אבל רק בשנתיים הראשונות. אני מדבר על השנתיים הראשונות. לאחר מכן יש מתווה מדורג, שגם הוא הוצג למרכזים. אפשר לקבל את הנוסח של המתווה? יש את המתווה המדורג, הוא הוצג למרכזים.

קודם כל אתם, הוועדה, תקבלו. אין פה סימן שאלה.

כל מה שאנחנו באים ואומרים, למעט המרכזים, שזה מבחן תמיכה שאנחנו הבטחנו למרכזים שעד שלא נגמור איתם את ההבנות לגבי כל הנוסח במבחני התמיכה לא נפרסם, ואנחנו עומדים בהסכמה ואנחנו לא מפרסמים. לגבי האיגודים והאגודות, הכול נמצא בחוץ. מה שעוד לא נמצא בחוץ זה אלימות בספורט. אני לא אפרט למה האלימות בספורט כרגע לא נפתח, אלה סוגיות שמי שבעצם קיים את המבחן של ההגינות בספורט זה היה רק המשרד.

כי יש בעיה עם מבחן התמיכה ואנחנו מטפלים בה ואנחנו מתקנים לגבי פרחי ספורט. וגם זאת סוגיה, פרחי ספורט, מי שמכיר, זה היה לתקופה. התקופה נגמרה. במסגרת ההסכם התקציבי שלנו מול אגף התקציבים הגענו להבנה שאת אותו תקציב אנחנו שומרים, רק אנחנו צריכים להציג את השינוי בתכנית שלא יהיה פרחי ספורט. בימים אלה אנחנו קבענו עם אגף התקציבים, אנחנו הולכים להציג להם תכנית חדשה ואחרי שהתכנית הזו תאושר על ידי אגף התקציבים אותו סכום כסף יחולק, רק במתכונת שונה. כלומר אם אני - - - אני יושב בוועדה הזאת,

מי שיושב בוועדה - - - סליחה, אל תענה לו. לא עונה. כלומר גם פרחי ספורט שיצא לדרך, הוא היה קצוב בזמן, הזמן נגמר בלי קשר לרפורמה. בלי קשר לרפורמה הזמן נגמר וכשהזמן נגמר בתכנית שתוקצבה יש דיון האם ממשיכים את התקציב, האם עוצרים, האם - - - מתי נגמר הזמן של התכנית? עכשיו, בספטמבר האחרון. ומה הכוונה שלכם? הכוונה להכין תכנית, הכנו תכנית חדשה. בינואר תראו את המתכונת החדשה. הכנו תכנית חדשה. יוסי, אם אתה רוצה אתה

לא - - - יש תכנית חדשה שמינהל הספורט עמל ועשה ביחד עם גורמים מסוימים, התכנית הזאת הוצגה להנהלת המשרד, קיבלה את ברכת הדרך של הנהלת המשרד, בימים אלה היא תוצג לאוצר, ברגע שהיא תוצג לאוצר היא תצא לשטח. כלומר גם פרחי ספורט לא נעצרה כתוצאה מהרפורמה. התכנית החדשה מתואמת עם האיגודים. עם מי? עם איזה איגודים? כל האיגודים חוץ מאלה שיושבים פה, יוסי. חוץ ממי שאמר לא כל השאר מוסכמים. יוסי, באיזה איגודים? באמת, הוועד האולימפי לא יודע, אנחנו - - - סליחה. אני אתן לך תיכף. זה לגבי השוטף. כל השיטור והסדרנות, כל הדברים האלה פתוחים במערכת, הקולות קוראים בחוץ. לגבי המתקנים. סוגיה מאוד כואבת וקריטית וגם בה חשוב לגעת. הנושא הזה, קודם כל יוסי אמר, נקלטו שלושה עובדים, אפשר לבדוק את זה,

שלושה עובדים נקלטו מתוך שישה עובדים. למה אתה אומר נאור? כי אתה אמרת שאתה לא יודע מי נקלט.

לא דיברתי - - - אז סליחה, יורם. אני לא דיברתי. אז אני מתנצל. עיסאווי שאל על העובדים. אני שאלתי אם יש - - - מתנצל. אני אני אני. כל פעם שאתה אומר שם של מישהו אתה מרים פה עכשיו עוד איזה שלוש דקות של דיבורים.

בכל מקרה, בימים אלה המשרד נערך לצאת לקולות קוראים,

בפיין טיונינג של שלושה קולות קוראים של הקרנות השוטפות, הם יוצאים ממש עכשיו. יש כנס ב-20 בנובמבר, שאנחנו נסביר ונתדרך איך מגישים. אין ברמה העקרונית שום הבדל בין ההגשה שהייתה למועצה להסדר ההימורים לבין ההגשה שתהיה למשרד, אבל זה כן תהליך שהוא קצת שונה בין מרכב"ה לבין זה, אנחנו עושים תדריך ב-20 בנובמבר, אנחנו משאירים את הקולות קוראים האלה פתוחים עד סוף ינואר בכוונה. בדרך כלל ב-1 בינואר זה היה אמור להיסגר, אנחנו ביקשנו הארכה לעוד חודש כדי שהגופים ילמדו, כי זה רשויות. רוב המתקנים נעשים ברשויות, מעט מאוד מתקנים עובדים לפי 3א, שזה

לגופו של עניין, עד 30 בינואר יוגשו כל הבקשות לקרנות השוטפות. יש לנו פה את כל לוח - - - של כל קרן וקרן שנפתחה במועצה להסדר ההימורים, מתי היא תיפתח. כולן נפתחות עד הרבעון הראשון של שנת 2019. כל הקרנות. אני גם לא מכיר מקרה שכל הקרנות נפתחו, גם המועצה להסדר ההימורים, כולם עד הרבעון הראשון. אני חושב שחלק מהקרנות נפתחו - - - כמה זה, 150 מיליון?

265 מיליון ויש עוד הבטחה - - - לא, 265 נכון לרגע זה, אבל אנחנו - - - לא, 265 כרגע מוחזקים ביד. אמרו 265 מיליון שיושקעו במתקנים בשנת 2019. השנה בהרשאות לכל הפחות, יש עוד הבטחה של האוצר לגבי אולמות. אני לא אפרט אותה פה בוועדה, ברגע שנגיע לוועדה לתיק מוצר, מרגע שנבנה תיק מוצר שהוא קצת שונה, הוא קצת יותר דומה למה שקורה באירופה, כנראה יהיו עוד 200 מיליון שקל לטובת אולמות. גם זה אנחנו נגמור בשנה הנוכחית. אני יכול לפרט את כל לוח - - -, אני יכול לשלוח את הוועדה, אני יכול לשלוח את זה לכל החברים. כלומר מבחינת המשרד, רק אני אסכם - - - - - - מבחני התמיכה והמתווה,

יושב פה ראש מינהל הספורט, אתם

אנחנו עובדים שעות, השקענו לטובת הנושא הזה לא מעט עבודה, כל המשרד מגויס לטובת הנושא. אני יכול להגיד שבתפקיד שלי אני אמור לעשות פעולות מסוימות, אני עושה אולי יותר מ-20% ממה שהייתי צריך לעשות ו-80% אנחנו מגויסים לפרויקט הזה. אז מה קורה בשאר הדברים במשרד? עובד, יש עוד עובדים, אתה יודע, האצלת סמכויות. אה, לא, אני נהייתי מוטרד עכשיו מהמשרד. מה שהם לא עושים מתגלגל למנכ"ל. הבנתי. כבוד היושב ראש, אם אתה רוצה אני אשמח שתעזור לי בכוח אדם. אבל לגופו של עניין, אנחנו חושבים שהרפורמה הזאת כן - - - שלושה עובדים שאתה מגייס לקרן המתקנים. שלושה מתוך שישה, סך הכול תקנים שהמשרד קיבל. קיבלנו גם מהמטה יועץ משפטי. קיבלנו גם מהמטה יועץ משפטי,

אין לנו שום תלונה לאגף התקציבים, מבחינת התקינה אנחנו מסודרים, זה רק תהליכים חיצוניים. אל תגזים, גיא.

אני אשמח לענות על עוד שאלות, במידה שיש.

עוד פעם, אני מנסה להקשיב פה לכל הצדדים. בסך הכול המשרד באמת נותן תשובות טובות, אבל הבעיה שאני רואה את הצד הזה, הם פעורי פה,

- - - הם לא מכירים את התשובות. כנראה הם לא שותפים. הקולות קוראים באוויר, זה לא תלוי בנו. אז אני לא מצליח להבין, כי - - - איפה באוויר? תגיד לי, 370 מיליון שקל, אנחנו לא חלק מזה?

זה אותם מבחנים שהיו בעבר.

אבל באמת, גיא, זה עניין מקצועי. גיא, אל תענה. אני מסכים איתך, יואל, אני אתייחס לזה גם בהמשך.

תודה. אני לא רוצה לחזור על דברים שאמרו קודמיי, אני רק אוסיף, אחרי ששמעתי את גיא, כמה דברים שחייבים לשים אותם על השולחן. אחת, הנושא של הקול קורא לגופי הרוחב. הסכומים שהוקצו שם הם סכומים שאין באפשרותנו לעמוד בהם. הסכום הכולל לכל גופי הרוחב זה סכום שרק הוועד האולימפי קיבל ממועצת ההימורים, אנחנו 18 חודש לפני המשחקים האולימפיים, 24 ביולי 2020, באוגוסט בטוקיו, ואנחנו לא יכולים לקבל - - - תן מספרים. המספר הוא, של כל גופי הרוחב שכתוב במסמך שהוצג, זה 14 מיליון שקל, שזה סכום מצחיק ואנחנו לא יכולים לעמוד בו. זו נקודה אחת שצריך לשים על השולחן. אנחנו צריכים להתכונן לשנת התקציב הבאה ואנחנו לא יכולים להיערך ככה.

שתיים, הנושא שאלון דיבר עליו על המלגות. את המלגות מנהלת קרן משותפת של משרד הספורט, של מועצת ההימורים ושל הוועד האולימפי. היא עובדת הרבה שנים, זה קרן הקדש שמנוהלת עצמאית, ואנחנו לא מוכנים שהקרן הזאת לא תמשיך לפעול כמו שהיא עד היום כי אני לא מוכן שספורטאים אולימפיים לא יקבלו ב-15 בינואר את המלגה החודשית שלהם שתאפשר להם להתאמן כמו שצריך. כשאני שומע את התכניות האלה, לעשות את זה עכשיו, להעביר את זה לווינגייט, כשאנחנו יודעים איך וינגייט נראה עכשיו ושכל שרשרת הניהול שלו איננה, זה מעשה בלתי אחראי בעליל. הנושא האחרון זה התכנית ששמענו עכשיו. אנחנו ישבנו אצל ראש מינהל הספורט, עופר בוסתן, בישיבה על פרחי הספורט, איך לתקן את פרחי הספורט, איך להוסיף שם את העתודה ההישגית שתטפל בצרה הכי קשה בספורט הישראלי, זה דור העתיד הזה, שהיום הוא נעשה ספורט לעשירים. איך לתת לכל הספורטאים האלה, דיברנו על זה פה בוועדה, ל-15 עד 21, לילדים האלה, לנערים האלה, אפשרות להתאמן בפריפריה וכל הסיפור הזה וזה היה השינוי שהומלץ במינהל הספורט, יוזמה יפה מאוד של עופר בוסתן, ופתאום אני שומע שיש תכנית אחרת. מאיפה היא מגיעה? איפה היא יודעת?

פתאום אנחנו מקבלים איזה בום ואנחנו צריכים איכשהו להסתדר איתו.

עיסאווי, שאלה, ואז אני רוצה שתענה לו, גיא. אתה או עופר, מי שאתם רוצים. גיא, שמעתי, אתה מדבר כל כך יפה, מה זה כיף, כיף לשמוע. אתה יושב במשרד הספורט, גיא החשב, מדבר - - - לא חשב. כבוד חבר הכנסת עיסאווי, אני לא חשב. אתה יושב לי במרום. אני פשוט מאוד מנסה לשחזר את הימים היפים של לימור. ב-2013 ועכשיו, ידידנו הזכיר את פרחי הספורט, אושר תקציב של 371 מיליון לתקציב פרחי הספורט לחמש שנים. רק תענה לי מספרית, שהחבר'ה ישמעו. עברו חמש שנים, השנה נגמרת, כמה מה-371 נוצל? תענה לי, במספר. 320. אתה מוקלט. אני מוקלט. 320 מתוך ה - - - בין 300 ל-320.

ל-320 נוצל מתוך ה-371. ומה עם היתרה? 50 מיליון.

נשאר בין 51 ל-71, איפה הם? מחולק לקבוצות קיימות. זה אני לא מבין.

96 מיליון מתוך התכנית - - - לא שומעים, עופר. 96 מיליון מתוך התכנית של הפרחים הוקצה לקבוצות קיימות על מנת לסייע לקבוצות קיימות. ביצענו שנתיים ואנחנו מבצעים - - - אני יכול לקבל את הרשימה של הקבוצות הקיימות? אני מבקש את זה.

תקבל. תן לי. יש לי נתונים אחרים, עופר. אתם נותנים לו תחושה כאילו הכסף לא נוצל. כן.

הוא שאל עד עכשיו. לא, אבל, גיא, תבין את השאלה שלו. הוא צעד אחד קדימה, תהיה גם אתה צעד אחד קדימה. הוא רוצה לדעת האם תבצעו את כל ה-371.

אדוני היושב ראש, בקשר לאתנה - - - תיכף. גיא, אני מבקש לקבל, בעניין פרחי הספורט בלבלת אותי. אמרת בין 300 ל-320 נוצל. היתרה, אני לא יודע איפה היא ולאן הלכה. עופר השלים אותך, אמר ש-96 מיליון הלכו לקבוצות קיימות. עדיין לא הלכו כולם. עכשיו רק השנה השנייה והשנה השלישית לא קיים. עכשיו אנחנו עושים את השלישית והוא שם. עכשיו מחלקים את השנה השנייה. דובר על 32 לשלוש שנים, בשנה שעברה חילקו 32, השנה מחלקים 22 ושנה שלישית, אף אחד לא יודע מה יהיה איתה. כי היא נגמרת מעבר לחמש שנים. אלה הפערים כרגע. אז אנחנו רוצים מעקב.

אני רוצה, גיא, תשובה קצרה לעיסאווי, אני רוצה שתתייחס למה שנשאלת על קרן אתנה ואז אני רוצה לתת לאגף התקציבים.

כמו שנאמר על ידי ראש מינהל הספורט, בימים אלה אנחנו הולכים להאריך את מבחן התמיכה לקבוצות קיימות ואז כל היתרה תחולק ל-371. האם השאלה האם התכנית מיצתה את כל ה-371? לא. מבחן אתנה - - - אבל הוא לא דיבר על אתנה. אתנה זו השאלה הבאה. 371, אחרי שאנחנו נכניס את מבחן התמיכה שנגמר לתוקף רק בנושא של קבוצות קיימות, כל הכסף ימוצה ויחולק לקבוצות הקיימות, אנחנו נעביר את הרשימה של היתרה. איך זה קשור למבחן התמיכה? זה מ-2013 אושר, אושר על פי מבחני תמיכה וזה. עיסאווי, מבחן תמיכה,

המשרד עצר בגלל שהתכנית נגמרה. את היתרה, רק חלק אחד מכל הפרחים הולך להיות ממומש, שזה קבוצות קיימות. בימים אלה אנחנו מפרסמים ורק החלק הזה יחולק. יש עוד דברים נוספים בתוך כל הדבר הזה,

כפי שנאמר על ידי - - - גיא, זה אמור להיות מחולק עד סוף 2018. אז זה לא יחולק עד סוף - - - זו תכנית חומש. אז אמרתי שזה לא יחולק עד סוף - - - ב-2019 אני מבקש תקציבים אחרים. אז אמרתי שזה לא יחולק עד סוף 18', זה יחולק גם ב-19'.

אם מתוך 371 הוצאנו 320 ואת השאר נוציא ב-19' זה כישלון?

ידידי, זה מיועד לחמש שנים. ב-19' אתה כבר היית צריך לחלק כסף חדש. ב-19' בנוסף אנחנו מחלקים את התכנית החדשה. לא, זה לא במקום, זה בנוסף. זה בנוסף לתכנית החדשה שתחולק. כן, אבל לוקחים בחשבון שיש לי את הכסף הזה. אתנה. גיא, לגבי אתנה.

קודם כל חלק מאתנה נמצא בלובצקי וזה מבחן תמיכה שקיים. לגבי שאר הדברים באתנה, זו פעולת רכש שבימים אלה אנחנו רוצים שמי שיבצע - - - כי אתנה,

חוק המכון הלאומי לספורט, יושב תחת וינגייט, אנחנו

סכום של עשרה מיליון כרגע, נעביר אותו לתוך המכון שהוא יבצע את פעולות הרכש. אלה כרגע התכניות שעומדות במשרד. אז בוא נחלק את התשובה לשניים, מה שנמצא בלובצקי ממשיך ומתקיים תחת מבחן התמיכה, מה שהיה בפעולת הרכש, שהמועצה להסדר ההימורים ביצעה את זה, תחת החלטות שהמשרד קיבל,

אתנה יושבת עכשיו במכון, עשרה המיליון האלה יועברו לטובת המכון. תודה. אגף התקציבים, איליה. תודה, היושב ראש. אני רק רוצה להתייחס לכמה נקודות שעלו, שנשאלו.

חבר הכנסת עיסאווי שאל לגבי מיליארד השקל, הכי בהתחלה. רק רציתי לחדד שמאחר שבשנת 2018 התקציב שניתן לספורט הוא גבוה יותר מאשר הייתה לולא הרפורמה, אז ב-2019 - - - אתה יכול לחזור על זה? לא הבנתי, איליה. כשאנחנו נסתכל על התקציב שניתן בשנת 2018 ובשנת 2019 ביחד, אחרי הרפורמה הזאת בוודאי יהיה ברור שהתקציב שניתן בעקבות הרפורמה הוא משמעותית יותר גדול מאשר התקציב שניתן אילולא הרפורמה. במיליארד שקל? הוא יותר גבוה ולכן אי אפשר לטעון שמשרד האוצר או הכנסות המדינה, או כל גוף שהוא, הרוויח ולו שקל אחד.

עזוב, לא ענית עכשיו על השאלה.

ואנחנו לא מכחישים את זה, רווחה תזרימית למשרד האוצר שכן היו כספים חונים בטוטו. לפי מה שאומר עיסאווי, האוצר קיבל עוד מיליארד שקל שלא היו לו. הוא הוציא יותר בכל שנה ממה שהיה יוצא גם ככה, זאת אומרת ה-500 מיליון שקל שהיו,

הם לא קשורים בעניין הזה. אני לא טועה, נכון?

אז אתה, נניח, לא הוצאת 500, הוצאת 700 ב-18' ו-700 ב-19', אז הוספת 400 מיליון שקל, איפה 600? אנחנו נחדד. מאחר שכסף של הכספים האחרונים הוא תוצר של הרשאות שניתנו עבור מתקנים, כסף שלא יצא והמדינה לוקחת על עצמה את האחריות על כל ההרשאות ומוסיפה על זה תקציב של הרשאות חדשות, המדינה למעשה תהיה מחויבת לשלם את כל הכסף - - - המיליארד הוא כולו הרשאות תקציביות, כל המיליארד, כולו כולו - - - זו הייתה החלטת ממשלה. אני מבקש - - - הכול כספים - - - כן, אבל זה גם - - - איליה, אני מבקש לקבל את ההרשאות של מיליארד שקל שמיועדות למתקנים.

מ-2012. ומאיזה תאריכים. אני מבקש לקבל את הרשימה. אני רוצה לסכם, חברים. היושב ראש, אפשר עוד כמה נקודות? כן, עוד כמה נקודות ואז יוסי ואז אני אסכם. היו כאן כמה נקודות שעלו שם אי דיוקים ואני אשמח מאוד לחדד אותן כי זה פשוט בפרוטוקול ולפעמים אנשים פה מסתמכים על

אז אחת, לגבי הבטחה שניתנה או לא ניתנה לגבי המרכזים. יש מולי את המצגת שהוצגה בוועדת רפורמות ולמעשה טרם האישור של הרפורמה הזאת, תיקון מספר 13,

וחבר הכנסת רזבוזוב, אכן דאגתם לנושא האגודות כבר אז והתרעתם על הנושא הזה ואכן המשרד בא והציג שיש מספר חלופות לטפל בנושא האגודות. אחת החלופות הייתה המרכזים. חלופה אחרת הייתה להעביר את הכסף באמצעות הטוטו. זו הייתה אחת מבין מספר חלופות, בסוף בחר המשרד, ביחד איתנו, ביחד עם החשב הכללי וביחד עם משרד המשפטים, בחלופה של הטוטו. בשום שלב לא הובטח ש - - - לא נכון, יש פרוטוקול. אתה מטעה, ולא רק זה, אתם גם הסתרתם מאיתנו את 3א, שאפשר בלי 3א. אני לא הפרעתי לכם לדבר, אני אשמח אם אתם לא תפריעו לי. יש מולי את המצגת, זה מה שהוצג. אגב, 3א, שקף אחד לפני זה הוצג שאחת הבעיות במצב הקיים הוא שהאגודות וכו' לא עובדים לפי נוהל שר אוצר,

ורוצים לייצר הלימה בין כל מבחני התמיכה וזה הוצג שקף אחד לפני זה, שקף מספר 9. עוד משהו,

אני לא עושה עכשיו משפט.

אנחנו לא עכשיו אם הצגתם או לא הצגתם, אמרתם או לא אמרתם.

אנחנו רוצים למצוא גם את הפתרון של הבעיה וגם לראות איך זה מתקדם הלאה. אנחנו רק נשמח לחדד עוד מספר אי דיוקים. נאמר פה שיש איזה שהוא סיכום של השרים לגבי כך שהחל מ-2020 או 2021, או לא יודע מאיזה שנה, המצב חוזר לקדמותו. העמדה הרשמית של משרד האוצר, היא מגובה בדוח ועדה מקצועי, שצריך לנתק את הקשר בין הימורים לספורט, שזה חלק מסדרי העדיפויות הכלליים ולכן לא ידוע לי על שום סיכום אחר. אנחנו עושים את המהלך הזה כהוראת שעה ואחרי זה, במהלך התקופה הזאת, המשרד נערך לקליטת כל הגופים ובתקווה - - - אוקיי. מעבר לנקודה הזאת, נאמר פה על ידי המרכזים, אני לא יודע אם זה נאמר בהלצה או שלא בהלצה, שהם לא מעוניינים בתוספת התקציב שניתנה להם במסגרת הסיכום בשנת 2018 בשבעה מיליון שקל. אני מציע פה שאם הם לא מעוניינים בזה אפשר גם לחלק את זה לגופים אחרים. אל תעשה את זה, איליה.

באמת, ההערה האחרונה לא הייתה במקומה, בוודאי זה גם לא מה שנאמר. איליה, הם הסכימו לאגודות, רק לאגודות. עיסאווי, שאלה. איליה וגיא, בדיונים על הרפורמה, דיברנו שם והזכרנו את מבחני התמיכה לנשים, שיש תוספת תקציבית לנשים במבחני התמיכה, אמרנו שהמגזר הלא יהודי יקבל את אותה תוספת כמו נשים. אני רוצה לדעת איפה זה עומד. - - - ככה סיכמתם. ככה סיכמנו. אני חוזר לדיונים. אני לא זוכר את כל ה - - - גיא, שאלה שנייה. סיכמנו על שני דירקטורים ערבים בתוך זה, איפה זה עומד? יש לי המון דברים, אני רוצה לדעת איפה זה עומד. מה שאני מציע, גיא, איליה - - - הדירקטורים זה גם בחוק.

מה שאני מבקש, אני מבקש, יוסי, שתעשה פגישה איתך, עם עיסאווי, עם גיא ועם איליה על הסיכומים הספציפיים האלה שמדבר עליהם עיסאווי, שהם לא קשורים בעניין הזה, כדי לראות איפה זה עומד.

משפט ליואל ויוסי. חברים, אני קם מהדיון הזה,

אני שומע תשובות שנשמעות הגיוניות, מצד שני אני רואה שהשטח לא כל כך מבין על מה מדובר. יש פה הרבה אי התאמות או אי תיאומים. אני מציע, גם למשרד, לשבת עם כל גוף בנפרד ועם הוועד האולימפי ועם איגודים ואגודות - - - יואל, יש - - - לא לענות, הוא מציע. דעתי לא נחה. אני מציע. אני שמעתי ובאמת התשובות שלכם טובות, הבעיה שאני לא רואה איך זה מתורגם לשטח וכדי שאנשים יבינו ויהיו רגועים, כי אנחנו גם לא יכולים להיות, כחברי כנסת שהנצבענו על הרפורמה, אנחנו לא יכולים להיות רגועים בגלל שיש פה איזה שהיא תסיסה, אנשים אומרים שהם לא יודעים איך ב-1 בינואר הם יקבלו את הכסף. אני מציע שתשבו. אם לא, נעשה עוד דיון ואז אולי יהיה - - - תודה, יואל.

קודם כל אני באמת רוצה להודות לך, חבר הכנסת פורר, על הדיון הזה,

באמת הייתה הזדמנות בשבילנו גם להציג את התמונה כמו שהיא, כי היו הרבה דיבורים, הרבה לחשושים. אני חושב שכולנו מבינים שיש כאן היערכות של המשרד, היערכות של האוצר. ברור לי לגמרי החששות, לכן אני גם ביקשתי להיפגש עם כל האיגודים, ביקשתי לזמן דיון, להציג להם את כל תמונת המצב ולקבל את הפידבקים שלהם. זה טבעי לגמרי,

אבל אני כן רוצה שבצד החששות גם לראות את ההזדמנויות, כי ההזדמנויות כאן הן גדולות מאוד. המשרד עושה את כל מה שרק אפשר כדי שנעמוד בלוח הזמנים ונוכל לממש את כל הרפורמה הזאת באופן מיטבי לספורט הישראלי. אני רוצה לומר עוד הארה, ב-א', קטנה. אנחנו במהלך המשא ומתן עם האוצר לחקיקת חוק, התנינו את ההסכמה שלנו, אני מדבר עכשיו על הכספים של - - - האחרונים שכל ההתחייבויות - - - נכון שהכסף חונה ועדיין ההתחייבות לא מומשה, אבל כל ההתחייבויות התקבלו על ידי המדינה אחת לאחת ומבחינתנו הכסף חונה באוצר רק חניית ביניים, עד שההתחייבויות יבואו לידי ביטוי. מבחינתנו האוצר מחויב בכל הכספים הללו ככל שיש בגינם התחייבויות וכך אכן סוכם. כך שצריך להבין שכל המהלך הזה של הכספים שעברו מהטוטו לאוצר הוא מעבר שפשוט הכסף, במקום לעצור בטוטו, ששם הוא צבר ריביות, הוא עובר לאוצר כחלק מתזרים המזומנים וניהול הכנסות המדינה, אבל ההתחייבויות בעינן קיימות.

אני רוצה לסכם, חברים. ראשית, אני רוצה להודות למנכ"ל משרד הספורט על ההגעה שלו לדיון ובכלל לצוות המקצועי, גם של משרד הספורט וגם של משרד האוצר. הדיון הזה הוא דיון קריטי לעתיד הספורט, גם ברמה הניהולית וגם ברמה הפרקטית שיורד לשטח לתוך הקבוצות ואגודות הספורט עצמן. לעניין הנושאים שעלו בדיון. אנחנו נבקש לקבל תוך שבועיים ממשרד הספורט את רשימת ההרשאות להתחייב של הטוטו, אותו מיליארד שקלים שהעלה חבר הכנסת פריג' בשאלתו, לעניין מתקנים, עם פירוט

סכום הרשאה ומועד מתן ההרשאה ולמי, על מנת שנוכל לבצע על העניין הזה מעקב. מתי ההרשאה מסתיימת, כי זה כסף שיישאר פנוי. ומתי היא מסתיימת.

כמו כן אנחנו נבקש לקבל את פירוט ביצוע פרויקט פרח בתכנית חמש השנים. התכנית החדשה - - - לא, התכנית שהייתה. חמש השנים ש - - - פרחי ספורט. פרחי ספורט, כן. וכיצד היא הולכת להימשך בהמשך. אני מבקש ממשרד הספורט, נאמר שאתם עושים, אבל גם שיהיה כתוב בסיכום, כינוס עם כל אגודות הספורט, עם כל איגודי הספורט, על מנת לקבל ולתת את ההבהרות, כפי שניתנו חלקן פה, חלקן טובות יותר, חלקן טובות פחות, אני חייב לומר בהקשר הזה. בכוונתי להגיש הצעת חוק שעליה אני אחתים את כל חברי ועדת המשנה לספורט שתדחה את יישום החוק כולו

הצעת החוק הזה תתחיל להתקדם כהצעת חוק פרטית, ככל שהממשלה לא תדע לתת את המענים בזמן על מנת שיהיה את הפולבק הזה שבו אנחנו אומרים,

לא עמדנו בזמנים, אנחנו נקדם את החוק הזה. החוק הזה יקודם לקראת קריאה שנייה ושלישית כדי להביא למצב שיהיה לנו, גם מצד אחד פולבק, גם מהצד השני חשוב שגם משרד הספורט וגם משרד האוצר יבינו שמצב שבו מנהל קבוצה, גם אם התקציב שלה מהטוטו הוא 7,000 וגם אם התקציב שלה מהטוטו הוא 300,000 שקל, לא יודע מה יהיה בינואר הוא מצב שאותו אנחנו לא יכולים לסבול. קל וחומר אם הוועד האולימפי, שאנחנו מתקרבים לאולימפיאדה, לא יודע גם הוא מה יהיה התקציב שלו, גם זה מצב שאנחנו לא נסבול אותו ולכן אנחנו נקדם את הצעת החוק הזו במקביל. גם האולימפיים וגם הפאראלימפי.

ככל שאגף התקציבים באוצר והמשרד יידעו לתת את המענה אז הצעת החוק הזו תתייתר, לא יידעו לתת את המענה תהיה הצעת חוק. אני מבקש לקבוע דיון. תוך 30 יום יתקיים פה דיון מעקב, שבו תהיה לכם עוד הזדמנות, חוץ מהכנסים שאתם עושים, לבוא ולענות על שאלות פה ושנוכל לדעת, גם מהאיגודים, גם מהאגודות, גם מהמרכזים, האם יש מענה לכל הנושאים שעלו בדיון. אם יש בחירות, מה נעשה? בגלל זה אנחנו מקדמים את החוק הזה מהר. עיסאווי, אנחנו פה, לא בורחים. חוץ מזה, עיסאווי, הבחירות יהיו ב-2019. חבר'ה, תודה רבה, הישיבה נעולה.

בשעה 13:50.